שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה. הוועדה קיימה דיון בעבר ביוזמת חברי הכנסת אורית מלכה סטרוק, גלית דיסטל אטבריאן, מאיר פרוש ויואב צור בן צור בנושא הקטל בדרכים ביהודה ושומרון. הוועדה בחרה לקיים דיון מעקב על הנושא הזה לאור נתונים ומציאות כמעט קשה מנשוא שפוגעת בחייהם של יהודים ופלסטינים כאחד ביהודה ושומרון. שמענו על דברים כמו היעדר ניידת תנועה בלילה בכל יהודה ושומרון בשישי בלילה. זמן של סכנה, זמן של נסיעה, של בילויים, אפילו ניידת אחת אין.

המון פיגועים היו גם בלילות שבת ביהודה ושומרון. לא הבנו את הדבר הזה, לא הבנו איך זה שניידת לא יוצאת לשטח אם אין לה חייל מצה"ל. ראינו גם מחסור בכלל בכלים, בכוחות, והדבר הזה הוא הבסיס. זה בכלל לא מעניין מה העמדה המדינית שלך, שלום, לא שלום, לא מעניין. יש בני-אדם, צריך משילות, צריך משטרה, צריך נוכחות. אני מקריא את המסקנות. כל הדוברים יידרשו לענות רק על המסקנות, לא לספר לנו סיפור שלא עוסק במה שביקשנו בפעם הקודמת. "הוועדה תקיים בעוד חודשיים ישיבה בהשתתפות שרת התחבורה והבטיחות בדרכים והשר לביטחון פנים" בינתיים מכבד אותנו מנכ"ל המשרד לביטחון פנים, תומר לוטן, ידידי, וזה נראה לי מספק כי יש עוד דיון מקביל על ביטחון אישי בחברה הערבית. אנחנו רואים פה את ראש הרשות לבטיחות בדרכים, אבי נאור, אבל אני לא רואה פה את מנכ"ל משרד התחבורה ולא את השרה, נקווה שהם יגיעו. "הוועדה סבורה שעל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ועל משטרת ישראל להקצות תקציבים ותקנים לשם מיגור הקטל בדרכים בהתאמה יחסית לגודל האוכלוסייה או למספר הנוהגים בכביש, ישראלים ופלסטינים כאחד". ביהודה ושומרון יש בסביבות 4 מיליון אנשים, חצי מהמדינה, פלסטינים ויהודים. האם יש לנו חצי מהכוחות השיטוריים במרחב הזה? אני משאיר את השאלה פתוחה. "הוועדה קוראת למשרד לביטחון הפנים ולמשטרת ישראל להגדיל את האכיפה באזור יהודה ושומרון בכל ימות השבוע, גם בשעות הלילה ובסופי שבוע" זה מתייחס לעובדה המדהימה שאין ניידת אחת של תנועה ביהודה ושומרון בשישי בלילה "לרבות בדרך של אכיפה אלקטרונית. הוועדה סבורה שיש להגדיל את התקנים לשוטרים באזור זה במקום להסתמך על תגבור חיילי צה"ל". שמענו פה שניידות לא יצאו למשמרת כי החייל המלווה לא הוקצה עליהם ע"י יחידות בפיקוד מרכז. "ראשי הרשויות שהשתתפו בישיבה מסרו כי יש פרויקטים לקידום הבטיחות בדרכים ברשות שהם עומדים בראשה שלא יצאו עדיין לפועל. הוועדה קוראת למשרד התחבורה לקדם פרויקטים אלה בהתאם". אבי, אם יהיו לך תשובות בדבר נשמע. "הוועדה קוראת למשרד לביטחון הפנים ולמשטרת ישראל להגביר את האכיפה כנגד השימוש בכלי הרכב שהורדו מהכביש לפירוק, מה שמכנים "משטובות", שנאסר בהם שימוש ומהווים מפגע וסכנת חיים לכל מי שמשתמש בדרך, ולהביא לאישור הוועדה חקיקה המחייבת גריטה של רכבים מסוג זה. הוועדה תקדם חקיקה שתובא אליה בנושא הזה במהירות האפשרית. הוועדה דורשת מהמשרד לביטחון הפנים ומשטרת ישראל לנהל רישום של כלל התאונות באזור יהודה ושומרון, לרבות תאונות שבהן מעורבים כלי רכב פלסטיניים בלבד" גילינו שהתקצוב לשיפור תשתיות ודרכים הוא על בסיס נתוני תאונות קשות ונתוני הרוגים, אלא שגם גילינו שאם בתאונה מעורב רק פלסטיני זה לא נכנס לסטטיסטיקה, אם שוויון בני-אדם אז חיי אדם של פלסטינים הם יקרי ערך ולכן צריך לשנות את השיטה הזאת. אנחנו מקווים שיהיו תשובות אחרות בדיון הזה "ולכלול נתונים אלה במסד הנתונים של תאונות הדרכים בישראל. הוועדה מבקשת ממשטרת ישראל להודיע לה בכתב בתוך שבועיים על אופן הדיווח ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה". עשו את זה, משטרת ישראל, תוך שבועיים מכתב? איך אתם מדווחים? באיחור קל אבל ביצעו? חלקית? שלחו לנו מכתב? עברו חודשים מאז הסיכום הזה. כאן כתוב שהם צריכים לשלוח לנו מכתב תוך שבועיים, אם הם עשו את זה וגם באיחור זה בסדר. זה המענה. יפה, הנה, משטרת ישראל הגיבה, תודה. סעיף 7: "הוועדה קוראת לוועדה למוקדי סיכון לבחון את מסוכנות הכבישים באזור יהודה ושומרון על בסיס מסד נתונים מלא הכולל את כל תאונות הדרכים באזור זה, לרבות תאונות בין כלי רכב פלסטינים בלבד". אלו המסקנות. יתחיל מנכ"ל הבט"פ, אורית אחר כך ונציגי משטרת ישראל והתחבורה. בבקשה, המנכ"ל. בוקר טוב לכולם.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, על הדיון הזה ועל המעקב החשוב שאתם עושים אחרי הנושא הזה. אני אנסה בדבריי להתייחס לצד המשאבי, שהוא החלק העיקרי שבמסגרתו המשרד לביטחון הפנים תומך במשטרת ישראל, ואתייחס לסוגיות המשאביות שעלו כאן, החוסר במשאבים, בניידות, בתקנים. תכף אני אעשה מיקוד בנושא של מחוז ש"י. החלק המשלים של השיחה הוא כמובן החלק היותר אופרטיבי, מה אתה בכל זאת יכול לעשות יותר מהקיים. משטרת ישראל תכף תציג את זה בהרחבה על בסיס העבודה שנעשתה שם לאורך החודשים האחרונים. אני רוצה להגיד משהו כפתיח, ואני מוצא את עצמי חוזר ואומר את זה כאן בלא מעט ועדות, מופיע לא מעט בכנסת וחוזר ואומר את אחד הדברים שאני חושב שחשוב להפנים: שיטור הוא אחד המשאבים הכי משמעותיים בחסר במדינת ישראל. זה נכון במחוז ש"י, זה נכון במקומות אחרים. אני מזמין אתכם לדבר עם כל רשות מקומית, עם כל עירייה ולמעשה כמעט עם כל אזרח ולשאול אותו האם יש מספיק שוטרים ומספיק ניידות בישוב שלו והתשובה תהיה לא. הזכרנו פה את כמות הניידות שנוסעות ביהודה ושומרון בסופי שבוע בשעות הערב, אני חושב שאם אני אספק פה נתונים על כמות הניידות שנוסעות בראשון לציון או בבאר-שבע, או בטבריה או בסח'נין, הוועדה תתפלא לשמוע כמה המספרים האלה נמוכים. משטרת ישראל קטנה על משימותיה בכל מדינת ישראל וחשוב להכיר את זה. המשמעות של זה היא הצורך בהתעצמות רב-שנתית של המשטרה - - - תומר, אני חייב לקטוע אותך. יש לדיון הזה 49 דקות, כל ענייננו זה המצב ביהודה ושומרון וכל עניינינו זה מה היה לפני חודשיים והאם משהו השתפר אצלכם בתחום הזה. זה המיקוד של הדיון. אתה צודק בניתוח הכללי, הביטחון האישי של אזרחי ישראל הוא אתגר, המשאבים, החוסר בכוח אדם ותשתיות, אבל אני רוצה לצלול מיד לנושא שלנו. אז אני אענה בצורה מאוד מאוד ישירה.

בשנת 22, תגברנו את משטרת ישראל בהתעצמות הכי גדולה שהייתה לה בעשור האחרון, אבל ההתעצמות הזאת לא הלכה למחוז ש"י, היא הלכה לחברה הערבית, למשילות בנגב, מוכנות להפרות סדר, שומר חומות, טכנולוגיה, סייבר ודברים נוספים. צריך להגיד את האמת.

יחד עם זאת, דיוני תקציב 23 שהתקיימו עד לפני כמה ימים, שנקטעו לנו בעצם לאור האירועים הפוליטיים, כללו בין היתר את הדרישות שלנו מול האוצר להרחבת המשאבים במחוז ש"י. אני לא יודע מה יהיה הגורל של הדבר הזה, אדוני היושב-ראש, כולנו לא יודעים לאן אנחנו הולכים מבחינת השנה הזו, אז לכן הדירקטיבה שלנו למחוז ולמשטרה היא לעשות יותר עם הקיים במהלך 22. ב-23 כמובן תכננו להרחיב ולהגדיל את המשאבים האלה. במידה ונוכל נעשה את זה.

גם לשר הוצגה ע"י המחוז וע"י המשטרה תוכנית אופרטיבית שמתעסקת יותר בשאלה של איך לוקחים את המשאבים הקיימים במחוז ש"י, פורסים אותם יותר נכון על שעות היממה, משתמשים יותר נכון בטכנולוגיה, עושים מיקוד על אותן "משטובות" שהוזכרו פה קודם. אני מציע שנעביר את המקל מפה ישירות למפקד המחוז שיוכל להתייחס קונקרטית לנושא הזה. ברוכה הבאה, שרת התחבורה, תכף אנחנו עוברים אליך, לאחר שהבט"פ יסיימו את הסקירה שלהם. תומר, כמה ניידות וכוח אדם נוספו השנה בתקציב, בהתעצמות הזאת בכללי, למשטרת ישראל? נוספו למשטרת ישראל כ-1,000 תקנים השנה, 800 מתוכם לתוכניות שקשורות לחברה הערבית. זה לא רק סיירים וניידות אלא גם יחידות לאכיפה כלכלית, מאבק בכנופיות הפשע, חיזוק הרשות להגנת עדים. ומתוכם אתה אומר בכנות שכרגע אפס ליהודה ושומרון? כן. יש חלק שנוגע ליהודה ושומרון שעוסק בנושא הברחות אמל"ח. זה אירוע מאוד משמעותי שאנחנו מתעסקים אתו השנה ושמנו עליו מוקד. זה פוגש את המחוז. אולי גם החברים מהמשטרה ירחיבו על זה. אבל בהיבט של תנועה, שזה נושא השיחה שלנו, התשובה היא כן. האם, לאור העובדה שהכנסת מתפזרת וכנראה את תקציב מדינה נפגוש במרס או ביוני הבא, אין לך יכולת לנייד כמה עשרות תקנים למציאות הקשה הזאת כמנכ"ל, כשר? אני אוהב את היושרה כי זה דבר אדיר שבאת ואמרת: היו לנו 1,000 תקנים אבל יו"ש לא קיבלו עדיפות.

אבל אין מישהו שמרגיש שרמת המשילות ביהודה ושומרון היא גבוהה ביחס לחלקים אחרים בארץ ישראל.

האם אתה לא תשקול כמנכ"ל לנייד לשם בכלים הקיימים שלך או לתגבר, איזושהי פעולת מנע ראשונית? מה שעוד מטריד אותי, ולא אכפת לי אם מנהל המחוז או אתה תשיבו, הוא לגבי הניידת של שישי בלילה, האם יש ניידות בשישי בלילה והאם ניידות תלויות בחייל שיבוא והן לא יוצאות לדרך? אלה שני נתונים קשים מאוד. אותך אני משאיר עם השאלה: מה אתה יכול לעשות מידית? 10 תקנים, 20 תקנים? איזשהו אוויר, איזשהו מהלך? המצב חמור ואתה יודע אותו, אני לא צריך להסביר, אתה מסכים, אין בינינו ויכוח כמעט, רק נשאר מתי יעשו מעשה, האם בתקציב מדינה או משהו קטן לפני. אני מציע לשמוע את המשטרה כי אני חושב שחלק גדול מהמענים לנושאים שמעניינים את הוועדה יוצגו כאן דרך הצד האופרטיבי. התשובה שלי היא לא, אין את התקנים התוספתיים האלה ולכן אין פתרון לנושא אכיפת התנועה באיו"ש. אני מציע שנשמע את המשטרה ונראה איך היא מרחיבה את הפעילות שלה. האם אתה תבחן צעדים מידיים באיו"ש לפני התקציב? ניוד כוח אדם מינימלי, משהו? קל להגיד אבל זה כמעט בלתי אפשרי לעשות. זה לא שאתה לוקח עכשיו שוטר מתחנת רעננה או מבית שאן והופך אותו לסייר תנועה במחוז ש"י. זה לא דבר פשוט לעשות. מדובר כאן בשוטרים. אני כן אגיד שאנחנו כן אוספים, לאור המצוקה הפוליטית שמנעה מאתנו להיכנס לתוכנית ההתעצמות נכון לעכשיו לשנת 23, את כל הצרכים שעולים מהבית הזה, והם רבים - - - אני ניסיתי שתגיד שתעשו משהו קטן עד התקציב. להגיד אפס מעשים זה דבר בעייתי כשהמציאות עגומה. תגיד: נעשה דיון, נעשה מעשה,

קטן, כי אם יכולת להביא את הפתרונות בתקציב והתקציב התרחק ממך, זה מחייב אותך לעוד משהו. אני אעשה כל מה שניתן במסגרת הגמישות שקיימת לנו היום, שהיא מאוד-מאוד קטנה בנקודת הזמן הזו, כדי לתת מענה לבעיה הזו.

הקראנו את 7 הנקודות מהסיכום הקודם במצב של המשילות והביטחון בדרכים ביהודה ושומרון. החלקים של משרד התחבורה קשורים לדרך שבה מושקעים הכספים של מניעת תאונות דרכים ודרך החישוב של כביש מסוכן, שלא כללה עד היום תאונות שבהן רק פלסטינים מעורבים. באותו כביש משתמשים יהודים ופלסטינים ובפועל לא נספרו התאונות הפלסטיניות ולכן הכביש כאילו "לא מסוכן" או "לא קטלני". זו שאלה,

של השקעות בתשתיות ובטיחות בדרכים ביהודה ושומרון. השאלה השנייה היא פנייה של ראשי הרשויות שהיו פה בדיון שפרויקטים שלהם בבטיחות בדרכים לא מתקדמים לצערם. אם תוכלי למקד את התשובות שלך בסיכום הקודם ובדברים שעלו בו. שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מרב מיכאלי: קודם כל אני רוצה להודות על ההזמנה ולשבח כמובן את יוזמות ויוזמי הדיון ואותך,

שלקחת את זה צעד קדימה. כמו שאתה אומר, אם עשיתי דיון אחד והתשובות לא הניחו את דעתי אז אני עושה עוד דיון, דיון המשך ודיון מעקב. אני חושבת שזה בדיוק התפקיד של הכנסת, וודאי תפקיד של ועדות הכנסת, לפקח על הממשלה ולראות שדברים אכן מתקדמים בכיוון שהוועדה וחברות וחברי הכנסת חושבים שהדברים להתקדם בהם. אני חושבת שישבתי כאן לפחות ב-3 דיונים בנושא בטיחות בדרכים במהלך השנה, שזכיתי, א', לכהן במשרד, וב', לעבוד מולך, ואמרנו במשרד דברים מאוד נכוחים וחד-משמעיים. אנחנו תעדפנו כבישים מסוכנים בראש הקריטריונים להחלטות במה ובאיזה כבישים יושקע כסף, איזה תקציבים ילכו לאן. סוגיית הבטיחות הייתה עליונה. הייתה לי זכות למנות את אבי נאור ליושב-ראש הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אדם שבאמת הקדיש חלק מאוד ניכר מחייו להתמחות בתחום העצוב הזה ולהביא להישגים גדולים במניעת תאונות דרכים, וודאי כל המשרד, גורמי המקצוע והחברות הביצועיות אני רואה כאן באמת נציגות ונציגים בכירים שלנו מושקעים באמת ביישום מדיניות של מניעת תאונות דרכים ומניעת אובדן חיים, פציעות וכו'. צריך להגיד שתקציב מספיק בשביל לפתור את כל בעיות הבטיחות שלנו לצערי אין. אתה יודע, אנחנו עמדנו על-כך פעמים רבות. יש מה נקרא מוקד סיכון אבל אנחנו קוראות לו "פניות שמאלה". יש כ-600 כאלה ברחבי הארץ. ניסים פרץ פה, מחברת נתיבי ישראל, הייתה לו כבר הזכות לתקן 150 מתוכם, עדיין נותרנו עם 450 כאלה זו רק דוגמה יחסית קטנה שאין לנו בהכרח תקציב לטפל בהם, כי כמו שאתה יודע, גם תקציב המשרד לא נמצא 100% רק בהחלטה בלעדית של המשרד. יש כמובן כבישים גדולים, כמו כביש 90, 120 קילומטר של כביש מסוכן להפליא שעד היום לא היה תקציב בשבילו, לשמחתי, שר האוצר ואני באמת התגייסנו כדי להוציא לפועל מקטע של 20 קילומטר שיתחיל כבר באוגוסט והתחייבנו לתוכנית רב-שנתית, שאני מקווה שנוכל ליישם אותה גם בממשלה הבאה ובקואליציה הבאה לשדרוג כל הכביש, אבל בכל מקרה אבי כאן ריכז תוכנית בין-משרדית להגברת הבטיחות בכביש הזה כבר עכשיו, עוד לפני השדרוג הגדול. כך שבאמת האתגרים הם מרובים מאוד והתקציב הכולל שנדרש בשביל לתקן את כל ההשקעה התשתיתית הנדרשת הוא כרגע לצערי לא בהישג ידינו, אפילו לא בטווח הראייה שלנו.

אני ביקשתי גם מאבי, גם מניסים פרץ, גם מישראל, הקמ"ט שלנו באזור, שהוא בתפקיד כבר שנים ארוכות מאוד מאוד ואין כמוהו מכיר את השטח היטב

לבוא ולתת את הפרטים

אז בכל זאת,

האם המצב הזה של תאונות בדרכים והמשילות ביהודה ושומרון מניח את דעתך? האם בתקציב הזה הסטתם תקציב? או בתקציב שאישרתם בממשלה השנה הייתה התייחסות מיוחדת למצב ביהודה ושומרון, גם בתאונות בדרכים, גם בכבישים מסוכנים, גם ברשויות מקומיות? האם הדבר הזה הוא תוכנית עבודה של המשרד? מה היקפי ההשקעות ביהודה ושומרון בתאונות בדרכים, בכבישים קטלניים, ברשויות מקומיות שאמורות לעשות פעולות בתחום הזה? הדיון הזה בסוף הוא מאוד ספציפי. הוא לא עוסק בכלל עולמות התחבורה אלא מאוד-מאוד ממוקד לבקשת חברי הכנסת. שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מרב מיכאלי: אנחנו לא עשינו תוכנית מיוחדת לשום אזור בארץ. אני בטוחה שאם תשאל את תושבות, תושבי וראשי רשויות הגולן למשל, הם יגידו לך שמצב הכבישים שם הוא בכי רע ולא עשינו תוכנית לבטיחות בדרכים בגולן. אני בטוחה שאם תבדוק בגליל יש כבישים מוזנחים, מה שנקרא כבישים ללא אבא או אימא לצורך העניין, כי הם לא תחת אחריות אף רשות, מועצה או חברה ממשלתית, ויש כאלה שהם כן בסמכות איזושהי רשות או מועצה אבל רשויות או מועצות שאין להן שום דרך לגייס את התקציב הנדרש לתקן את הכבישים. בהתאמה לא עשינו תוכנית ספציפית לטיפול ביהודה ושומרון. אבל מה הוקצה ליהודה ושומרון והאם יש תוספת? זה כללי מדי. אנחנו ממוקדים ביהודה ושומרון. כל הדיון הוא על יהודה ושומרון, לא על הגולן, לא על תאונות בדרכים. האם הייתה פעולה מיוחדת,

השנה, והאם המשילות בבטיחות בדרכים שם מניחה את דעתך? שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מרב מיכאלי: המצב ביהודה ושומרון איננו מניח את דעתי בהרבה מאוד מאוד מאוד מובנים, אבל הדיון הוא לא על האם המצב ביהודה ושומרון מניח את דעתי. כפי שאמרתי, לא עשינו תוכנית מיוחדת לאף אחד מאזורי הארץ, כי אם הלכנו לפי קריטריונים מקצועיים של מה מוגדר כמוקד סיכון, מה מוגדר כמצב מסוכן ובהתאם לזה עשינו את ההקצאות.

החישוב לא כלל תאונות של פלסטינים ולכן הכבישים לא מסוכנים, אבל אם כוללים את הפלסטינים בתאונות אז הכבישים שם דורשים יותר השקעות. האם את זה שיניתם? שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מרב מיכאלי: משרד התחבורה לא אמון על ספירת הנתונים. על זה ודאי אבי יכול להרחיב בדיוק לגבי האופן שבו נאספים הנתונים ומוחלטים הערכים שלפיהם הדברים נמדדים. אבל בכל מקרה זה לא באחריות משרד התחבורה מלכתחילה, כך שאם אדוני רוצה לשנות את המדדים האלה לא משרד התחבורה הוא הכתובת. במסגרת המדדים הקיימים אנחנו עשינו עבודה מקצועית שמתייחסת לכל תחומי האחריות של המשרד ועשינו קריטריונים מקצועיים שלפיהם חילקנו את ההקצאות. את הפרטים לדברים האלה, לכן אמרתי, אנשי המקצוע נמצאים כאן ויודעים לתת בדיוק את גובה ההקצאות ולאן הן מיועדות. תודה לשרה. חה"כ אורית סטרוק, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אני מבקשת לשים פה כמה שאלות על סדר-היום שאני אשמח שהם יתייחסו אליהן. הראשונה שבהם היא שאלת המספרים משום שכפי שאמרה השרה, ובצדק, החלטות על כבישים אדומים ועל כוח האדם שנגזר מהמשטרה לאכיפה והחלטות על מוקדי סיכון וההשקעה התשתיתית שנגזרת מהם הם קריטריונים כלל-ארציים, אבל הכבישים ביהודה ושומרון לא מצליחים להגיע לקריטריונים האלה כי האומדן הוא בחסר, וזו הייתה ההחלטה הכי חשובה של הוועדה הזו בדיון הקודם. אני, אדוני היושב-ראש, קיבלתי מכתב ללשכתי, חתומה עליו פקד יעל טלמון, קצין מדור ייעוץ וחקיקה, את"ן, אגף תנועה ארצי, שהם עשו את כל ההכנות כדי להעביר את המספרים של נפגעי תאונות

משם, וב-2 ביוני 2022, כך היא כותבת לי ב-23 במאי, כ"ב באייר תתקיים ועדת סמפכ"ל בנושא העברת המידע,

העברת הנתונים תהיה אוטומטית. אגף התנועה ערוך לכך מבחינת מערכות מידע. הדבר הזה, אדוני היושב-ראש שאמור להוות המשתנה מספר 1 כי הוא ייצר לנו בסיס נתונים שמאפשר להגדיר כבישים ככבישים אדומים ומוקדי סיכון כמוקדי הסיכון, להקצות את כוח האדם ואת המשאבים לא קרה. אני מעניקה לך את המכתב באהבה והוקרה ואני מבקשת לבדוק למה זה לא קרה. זה אחד. שניים, ביקשתי ממרכז המחקר והמידע של הכנסת להכין דוח, הדוח כאן. הדוח הזה גילה 3 מחדלים נוספים חמורים מאוד ואני אגיד אותם ממש בקיצור. המחדל הראשון הוא מחדל אי קיומה של משטרת התנועה הארצית ביהודה ושומרון. היא אוכפת את הבטיחות בדרכים בכל הכבישים הבין-עירוניים חוץ מאשר במחוז ש"י, שם היא לא קיימת בכלל והמשימה מוטלת על כתפי השוטרים של המחוז שעסוקים בעוד המון משימות. הם בעצם אוכפים תנועה רק כשיש להם זמן והם לא עסוקים בכל מיני דברים אחרים הפרות סדר, ליווי של ראש הרשות הפלסטינית ועוד כהנה וכהנה. הנקודה השנייה היא הקנסות. מכיוון שהמשטרה טוענת שאין לה כתובות של הנהגים הפלסטינים היא לא שולחת להם דוחות בדואר, נותנת להם רק דוחות ידניים. בסוגריים אני אומר שגורמי הביטחון שלנו יודעים מצוין לא רק איפה גרים הנהגים הפלסטינים אלא איפה גר כל פלסטיני. עובדה שמגיעים אליו כשצריך את ידנו הארוכה, אבל לא משנה, נעזוב את זה. לכן היא גם לא מתקינה מצלמות בטיחות. נותנים לכל הנהגים בשם השוויון הקדוש דוחות ידניים בלבד. ברגע הזה נגמר השוויון כי לנהג הישראלי יש שתי ברירות: או לשלם את הדוח או ללכת לבית משפט, ולנהג הפלסטיני יש המון ברירות: הוא יכול להפוך את הדוח ולתת לצייר מאחורה, הוא יכול להשליך אותו לפח, הוא יכול לעשות ממנו טיארה, הוא יכול מה שהוא רוצה, לשלם הוא לא צריך. רק רבע מהדוחות משולמים, אדוני היושב-ראש, ואלה שמשלמים, אני לא מבינה למה. למנהל האזרחי יש נוהל, אדוני היושב-ראש, לפי הדוח של הממ"מ, נוהל מוגן בהחלטת ממשלה מ-2017 למנוע כניסת חייבי קנסות לישראל והוא פשוט לא מבצע את הנוהל הזה, אז אין שום אמצעי אכיפה. הממצא השלישי זה הממצא שנוגע לתקינות כלי הרכב. אני רואה את זה,

כמעט כל יום כשאני נוסעת ביהודה ושומרון, אני רואה את ניידות הבטיחות של משרד התחבורה, הן בודקות את כלי הרכב הפלסטיניים, הן רושמות את אי התקינות אי התקינות זועקת לשמיים, לדוגמה, כלי רכב שצריכים להיות מורדים מהכביש באופן מידי זה 3%, לעומת 0.3 הממוצע הארצי, כלי רכב תקינים זה 15% לעומת למעלה מ-50% הממוצע הארצי, כלי רכב שצריכים להיות מתוקנים תוך יום זה קרוב ל-50% לעומת 15% הממוצע הארצי למיטב זכרוני. רק שדקה אחר כך כלום, כלום לא קורה. הנהג הפלסטיני מקבל את הפתק ביד שאומר מה הוא צריך לעשות והוא ממשיך לנסוע על הכביש לפנינו,

מצדדינו. זו סכנה איומה. הדבר האחרון שגילה הדוח החשוב הזה של הממ"מ זה היקף התאונות הקטלניות. בממוצע הארצי הוא 3%, שזה נורא ואיום,

אבל היקף התאונות הקטלניות ביו"ש לתאונות של ישראלים בלבד הוא כבר 5%, לישראלים ולפלסטינים יחד 9%, ולפלסטינים במדד חסר 14%. זה בלתי נסבל. זה בלתי נסבל. אני בטוחה ששרת התחבורה לא הייתה יכולה לא להשקיע כספים בכבישים הנוראים האלה, כבישים משנות ה-80', אם הלמ"ס היה מוזן במה שהיה אמור להיות החל מה-2 ביוני. אני מבקשת שהדברים האלה יענו. אני בטוחה שתומר לוטן לא יכול היה לא להקצות שוטרים לכבישים האלה אם הלמ"ס היה מוזן בנתוני אמת. לפחות הוא אמר את האמת ואת העובדות כפי שהן. זה דבר גדול מאוד, גם כשיש קשיים. אנחנו מבקשים מהמשטרה כמה תשובות ומראש הרלב"ד. מפקד המחוז, תגיד את דבריך אבל תתמקד בניידות התנועה של שישי בלילה והתלות שלך בחייל מלווה, איך אתה מפסיק את הדבר הזה. צהריים טובים. כמו שנאמר פה, וצריך להגיד את הדברים ביושר, אנחנו מחוז קטן. למי שלא יודע, אנחנו 1,300 שוטרים עם גזרה מאוד-מאוד גדולה. אנחנו מחוז עם הגזרה השנייה בגודלה אחרי המחוז הדרומי. מבחינת הגזרה שלנו, אנחנו עם 18 ניידות. היה גם מישהו שאמר לי: אוקיי, תוריד את החיילים אם אני אוריד את החיילים בסוף אני אשאר עם 10 ניידות. אז אתה עדיין תלוי בכל האכיפה שלך בחיילים. בסוף אני תלוי. מה אחוז הביטולים של סיורים שנובעים מאי הגעת חייל? זה לא קורה הרבה, אבל להגיד לך שהחיילים האלה באים באיזושהי ערנות? אני יכול להגיד לך שהם באים אחרי לילה של מעצרים. בסוף החייל הזה נמצא בניידת כדי לאבטח את השוטר ואת הניידת כי שוטר לבד בגזרת איו"ש לא יכול לנסוע לבד. זה בסוף המטרה של החייל הזה. להוריד את החיילים האלה, להיות 10 ניידות תנועה - - - אז אתה לא יכול לוותר עליהם כרגע. בשום מקרה. אני יכול להגיד לך שאני אולי לא ישן טוב בלילה עם החייל והשוטר הזה בניידת אבל אני מעדיף את זה כדי להגדיל את כמות הניידות. ושישי בלילה? שישי בלילה בסוף אנחנו עושים שעון פעילות שלנו ומהבדיקה שלנו בסוף שבוע יש פחות תאונות, בשישי בלילה ובשבת. אני מעדיף למקם את הניידות האלה במהלך הימים באמצע שבוע. אז אין בשישי בלילה ניידות עדיין? אין בשישי בלילה ניידות ואין גם בשבת. בסוף יש לך 18 ניידות, אתה צריך - - - במדינת ישראל כמה ניידות עובדות בלילה?

במדינת ישראל יש 9 מיליון איש, כמה ניידות פועלות בלילה בשישי? אני לא מכיר את הנתון הזה, אני לא יודע. אפס ניידות בשישי בלילה בכל יהודה ושומרון, שזו גזרה של מאות קילומטרים ושאם כוללים את הפלסטינים שנוסעים על הכבישים הללו זה בסביבות 4.5 מיליון איש. בסוף אני עושה את שעון הפעילות - - - איך אפשר לחיות עם זה,

אתה שומע את הדבר הזה? כמי שרוצה הוגנות כלפי כל אדם, 4.5 מיליון איש בכבישי איו"ש, אפס ניידות בשישי בלילה? אני מזכיר לך, אדוני היושב-ראש, ששישי בערב זה גם הזמן של הדקירות וההתפרעויות במועדונים, והרציחות והאלימות המוגברת שאנחנו כולנו סופרים אותה, המדממת בסוף כל שבוע. משטרת ישראל עובדת עם שעון פעילות, הזכיר את זה הממ"ז. בכל מחוז לומדים היטב איפה מתקבצים אירועי השיטור העיקריים ומתאימים את המשאבים שלהם הכי טוב לדבר הזה. האם אני מרגיש בנוח בדיון הזה שיש לנו אפס ניידות ביום שישי בערב באיו"ש? התשובה היא לא. האם אני חושב שחלוקת המשאבים הקיימת במשטרה היא הולמת את המציאות? התשובה היא כן. אבל מ-0 ל-100?

בא ואומר: אני מנייד מאמצים למועדוני לילה או לכפרים שיש בהם אלימות בלילה, הפורענות באיו"ש היא לא פחות. הפיגועים הכי קשים היו שישי בלילה. אז האזרחים שם מופקרים? מה הרעיון המסדר שלא מצליחים להעמיד ניידת בלילה ביהודה ושומרון?

אני ממש מתנצלת אבל אני חייבת ללכת לברך באירוע לכבוד קהילת יהודי תוניסיה.

כי רצינו שתקשיבי לנתונים הספציפיים על יהודה ושומרון של משרדך אבל אנחנו מקבלים.

הנתונים הספציפיים שלי ידועים לי, נמצאים פה כאמור אנשי המקצוע המובילים במשרד והם לשירותך ברצון. הלוואי שהם היו לשירותי. שנה שלמה ועדת כלכלה רוצה שתהיו לשירותנו, לא ראינו שזה קרה. אני יכול לחדד את הדברים. אין ניידות תנועה ביום שישי בלילה אבל ניידות סיור, היושב-ראש, יש במחוז ש"י שמטפלות בכל הנושא של פיגועים, דקירות. הניידות האלה קיימות, כמובן לא מספיק, אבל ניידות תנועה אין ביום שישי בלילה,

המפקד, אם אני הייתי אתה הייתי מתפטר, לא בגלל שאתה לא איש מופת, בגלל שאתה לא יכול לשאת באחריות לכך. יש רגע שאי אפשר לקבל אותו. המצב הזה של 4.5 מיליון איש על כבישי יהודה ושומרון ללא ניידת בלילה זה אחד המחדלים החמורים שהיו אי-פעם. אתה יודע מתי זה ישתנה? בפיגוע הבא, באסון הבא. אתה תראה 4 ניידות במשך שנה על כל כבישי איו"ש. כך זה מדינת ישראל. מחכים לאסונות ופתאום יש משאבים ופתאום לא מטפלים. לא כשמדובר ביהודה ושומרון. כשבכביש הערבה נהרגים, לצערי הרב,

שמים שם 400 מיליון שקל, כשנהגים בכבישים ביהודה ושומרון, אף אחד לא שם שקל. שהממ"ז יגיד ביושר - - - הוא דיבר ביושר. האוכלוסייה ביהודה ושומרון הכפילה את עצמה אבל המשטרה קטנה ב-30%. נכון, זה הדיון. זו שערורייה. יושב פה מנכ"ל המשרד ומברבר קשקושים. תדבר בכבוד למנכ"ל משרד ממשלתי. זה קשקושים. אתה התפרצת, אל תדבר לא יפה לאנשי ציבור, זה המינימום. אני רק רוצה להוסיף בהמשך לקשקושים הקודמים שלי שמודל הקצאת שוטרים הוא לא מודל של שוויון. אגב, זה קורה בכל מדינות העולם. אתה לא סופר כמות אנשים ומקצה לה שוטר, כמות אנשים ומקצה לה שוטר. כל משטרות העולם עובדות או עם שעון פעילות, או שעון אלימות, או שעון כזה או אחר של תופעות שיטור - - - אבל השעון מקולקל ביהודה ושומרון. אני רוצה לדעת מי נותן לי תשובה על ה-2 ביוני שבו הנתונים היו אמורים להתחיל לזרום ללמ"ס. אני לא מכיר את המכתב הזה. בסוף, צריך להבין, שיטור לא מוקצה לפי כמות אוכלוסייה. אם זה היה המצב אז היום בבית שמש היינו גדלים בעוד 500 שוטרים וזה לא המקרה.

4.5 מיליון איש נוסעים בכביש איו"ש, לא דיברנו על יישוב ספר של 100 אנשים שמבקש ניידת.

הטענה היחידה - - - מילא אם היינו אומרים שבמקום 2 יהיו 4, אבל אפס? אפס בכל יהודה ושומרון? אפס ניידות שישי בלילה והעולם שותק ומדינת ישראל רגועה? זה הרי פעולת חירום. אם יהיה אסון ביהודה ושומרון יביאו ניידות. אתה תראה כמה ניידות ייצאו מהבית כשיהיה אסון. אדוני היושב-ראש, אני עוד פעם מחדד, ניידות תנועה אין ביום שישי, ניידות סיור נמצאות גם ביום שישי. נכון, אז יכול לנסוע מיניבוסים עם 20 איש, להידרדר לתהום, כולם ימותו ולא ידעו שזה קרה כי אין ניידת, כי אף אחד לא יודע מי זז, כי אין מצלמות על הכבישים. אני אומר לכם שאתם לא יכולים לחיות עם המציאות הזאת. אני מבין את האילוצים שלך, אני מבין את מגבלות המשאבים ואני אפילו מבין מה תומר אומר כי הוא בחסר בכל המדינה, אבל יש מינימום, יש בייסיק, שם הבייסיק האנושי לא מתקיים, הבייסיק הסביר. אנחנו לא ביקשנו עכשיו התקפה של תקנים של שוטרים ליהודה ושומרון, ביקשנו שניידת או שתיים יסתובבו בלילה בכבישי יהודה ושומרון. את זה אנחנו לא מצליחים להביא כבר כמה חודשים, את הדבר הפשוט הזה? לא מצליחים לסדר את המערכת שניידת אחת תסתובב ביהודה ושומרון בשישי בלילה? מה, אין ילדים שיוצאים לבילויים ביהודה ושומרון? אין צעירים בסיכון שמסתובבים בלילות? לא אמורים לעשות שם קצת סדר? בכלל מה זה קשור למדיני, לפוליטי? זה אנושי. אם אתה אוהב פלסטיניים תדאג להם, אם אתה אוהב יהודים תדאג להם, אם אתה אוהב גם פלסטיניים וגם יהודים תדאג להם. ההזנחה הזו היא חמורה. אתם לא נושאים באחריות כי זה שנים אבל אתם במשמרת, תשימו ניידת אחת או שתיים. אל תסבירו הסברים. לא ביקשנו מהפכה. ביקשנו בייסיק. אני אומר לך, מפקד המחוז, אתה, בידך הדבר. בסוף אתה המ"פ שכובש את אל-פאחר. אין לו חיילים,

מאיפה הוא יביא אחד? אין לו שוטרים.

לכן אני לא יכול לכעוס עליו. אני יודע שהוא עושה את המקסימום.

עכשיו אני רוצה תשובה לגבי הנתונים שסוכם שעוברים ללמ"ס, כולל התאונות של הפלסטינים, האם הדבר הזה שונה והסתדר?

אני רמ"ד מחקר ומידע של אגף התנועה וכל הנתונים נמצאים אצלנו. אנחנו מעבירים את זה לגורמים שמבקשים מאתנו את הנתונים באמצעים מאוד ברורים. צריך למלא טפסים, להגדיר מה רוצים בדיוק לקבל ואז אנחנו יכולים להעביר את זה. לצערנו, את הטפסים האלה עדיין לא קיבלנו. ממי לא קיבלתם?

הרלב"ד או כל מי שרוצה לקבל מאתנו את הנתונים. טופס. טפסים ואחרי זה זה עובר לסמפכ"ל לאישור. זה כל מה שנדרש. מהצד השני, לגבי האכיפה הסלקטיבית שחברת הכנסת הזכירה, אנחנו מבקשים מצה"ל לקבל את הכתובות כדי שנוכל לשלוח את המכתבים אבל ברגע שאנחנו לא מקבלים אותן אז יש לנו בעיה. הרלב"ד ומשרד התחבורה, הוא מחכה רק לטופס כדי להזרים לכם נתוני תאונות, איפה עומד הדבר הזה? הועבר. מתי? ע"י מי? איך הוא לא קיבל? מה עשיתם בסוגיות שעלו פה בסיכום הקודם? לאחר הדיון האחרון שהיה פה בינואר התכנסה ישיבה של המשטרה עם הרלב"ד והלמ"ס, נתבקשנו להעביר טפסים מסוימים כדי שיהיה אפשר לקבל את הנתונים, הועברו למשטרה, וכמו שאני מבינה - - - מתי הם הועברו? אני אבדוק את התאריך. תבדקי עכשיו, בבקשה. אני רוצה לדעת מה זה הסיפור של ה-2 ביוני שהסמפכ"ל היה צריך לאשר והנתונים היו צריכים להתחיל לזרום, עבר כמעט חודש, מה קרה.

היא לא משטרה, מה את רוצה ממנה? את המכתב קיבלת מהמשטרה. אנחנו העברנו לפני ה-2 ביוני, כמה דקות אני אתן את התאריך המדויק. תעשי בדיקה בזמן שאנחנו פה. אתה גם תעשה בדיקה אם קיבלת. ברור, אבל עד כמה שאני יודע לא קיבלנו עדיין טופס. תעשה בדיקה. יש לכם רבע שעה לבדוק. רלב"ד, בבקשה. תכף מירב תיתן בדיוק את התאריך אבל אני רוצה, לפני שאני פותח, להגיד משהו בקשר לנתונים. להערכתי, והמשטרה תאשר, גם אם יועברו הנתונים יש חסר בנתונים שלא נובע מתוך העובדה שיש בידי גוף אחד שלא מעביר לגוף אחר, אלא נתוני התאונות של האוכלוסייה הפלסטינית ביהודה ושומרון, על חלק גדול מהתאונות אין אינפורמציה בכלל - - - למה? כי המשטרה לא מגיעה לתאונות כאלה תמיד.

אני מנסה רק לשקף בעיה. כל זמן שאנחנו לא יודעים את שיעור התאונות גם באוכלוסייה הפלסטינית אנחנו לוקים בחסר וצריך להיזהר לא לקוות שרק התאונות של רכב עם מספר צהוב או שמעורבים בו ישראלים ייספרו, מאחר ולא ייספרו התאונות עם הפלסטינים נהיה בחסר. ולכן? גברתי, אני אומר כרגע את הדברים מנקודת מבטה של הרלב"ד.

אין לי סמכות אכיפה, אין לי נוכחות בשטח, אבל כדאי את העובדות לשים על השולחן, אחר כך - - - התבקשתם לשבת יחד ולסדר את זה. הם ישבו. הייתה ישיבה. אני ניסיתי להגיד משהו יותר מאשר על לסדר את זה. ניסיתי להגיד שגם אחרי שהכול יסודר, ישופץ וזה יהיה שחוט, מרוט ומנוקה, עדיין יהיו חסרים נתונים. זה מה שאני מנסה להגיד וכדאי לזכור את זה. אתה יודע למה אני יודעת שאתה צודק? כי כשהבן שלי נפגע מאבנים בחווארה אז אף גורם ביטחוני ישראלי לא הגיע אליו כי אמרו: זה רכב של פלסטינים, שהפלסטינים יטפלו. עם כל הכבוד, אני לא בעניין הזה. אני לא באה אליך בטענות, אני מספרת לך.

א', תודה לוועדה, תודה לחבר הכנסת מיכאל ביטון, תודה לך, חברת הכנסת, על הזימון של הפגישה הזאת שהיא בהחלט חשובה. אני ברשותך אגיד כמה דברים שהם לא לפי סדר שבע הנקודות שאמרת אבל הם בהחלט רלוונטיים לכל הדיון הזה. הרלב"ד מגבשת בימים אלה תוכנית חומש ארצית רב-שנתית ויישומית לקידום בטיחות בדרכים בכל הארץ, וכשאני אומר "בכל הארץ" זה לכל האוכלוסיות ולכל חבלי הארץ. היא תתמקד בנושאים מוגדרים והיא תכלול פעולות והתערבויות בקרב משתמשי דרך פגיעים ופעולות לקידום דרכים בטוחות. התוכנית תפעל ברמה ארצית, ברמה אזורית וברמה עירונית. היעד של התוכנית הוא יעד מאוד שאפתני,

הרלב"ד הוא זה שמוביל את התוכנית והוא זה שמחויב אליה, למרות שלא הוא זה שיש בידיו את כלי הביצוע אבל יש בידיו את היכולת לנהל את התוכנית ואת השותפים. היעד הוא הפחתת שיעור הנפגעים בתאונות דרכים ב-5 שנים ב-50%. אנחנו מדברים כרגע רק על נושא תאונות דרכים, אני לא יכול להתייחס לדברים שאת אמרת, אני יכול להתייחס רק לתאונות דרכים. היעד השני הוא הצבת ישראל בין 5 המדינות המובילות בעולם בבטיחות בדרכים ולהוריד את שיעור התאונות מ-6 הרוגים למיליארד קילומטר ל-3 הרוגים למיליארד קילומטר.

אני רוצה להגיד כאן במאמר מוסגר, אנחנו מקבלים נתונים על מספר ההרוגים, שזה מספר דיכוטומי, אבל במדדים וקביעת עדיפויות מודדים את מספר ההרוגים למיליארד קילומטר. רק כך אפשר להשוות, אין לנו שום דרך - - - אבי, אני חייב לקטוע אותך כי יש לי 9 דקות לדיון הזה. אם תרצה להציג את התוכנית שלך בוועדת כלכלה בהתאם להתפתחויות תבוא, תקבל שעה, תציגו את התוכנית ונדון בה. אני צריך התייחסות ליהודה ושומרון. מה אתם עושים למען האזרחים היהודים והפלסטינים שם? אנחנו עובדים בתוכנית הלאומית ברמה של אשכולות יישובים, ברמה של אזורים. אנחנו בימים אלה מגבשים את הקריטריונים ואת סדר היישום של התוכנית. אני לא יכול להגיד שיהודה ושומרון בהכרח זה המקום הראשון שהתוכנית הזאת תופנה אליו משום שאני לא יכול גם להגיד שהמצב ביהודה ושומרון אובייקטיבית גרוע יותר מאחרים. יש קריטריונים אובייקטיביים שמבוססים על הרבה פרמטרים ולפי הקריטריונים האלה ייקבע מי האשכול הראשון והתוכנית - - - אבל הקריטריונים יהיו שוויוניים,

בהחלט. אז אתה לא יכול לעשות קריטריונים שוויוניים אם המציאות נמדדת בחסר,

עד שלא נקבל תשובה מה קרה עם ההבטחה של ה-2 ביוני, אי אפשר להתקדם. אני מבין אבל אם אנחנו נתמקד כל הזמן בזה שחסרים נתונים מה זה יעזור? אבי, אתה צריך להגיד משפט סיום כי אנחנו באיחור. רק על יהודה ושומרון מדברים היום, לא דברים כלליים. אני רוצה להגיד לסיכום שיש בשורה גדולה בנושא בטיחות בדרכים שאיו"ש יהיה חלק מזה, אם כן מסכימים או לא מסכימים, הוא יהיה חלק מזה, הוא חלק בראייה הזאת גם של האוכלוסייה היהודית, גם האוכלוסייה הפלסטינית, הוא בהחלט יהיה חלק מזה והוא ייכנס לסדר הדברים לפי העדיפויות. תודה. פה כתוב לי שהמכתב הועבר לראש חולית מערכות באגף התנועה ב-24 באפריל. מי זה ראש חולית מערכות? הוא פקוד שלי ומבירור אתו הוא אומר שהוא לא קיבל טופס א', אני אברר את זה. טוב, מה נעשה? נחפש את הטופס. נעביר להם את זה פה בוועדה. הועברה בקשה אבל לא על גבי טופס א', זה מה שהבנתי ממנו.

פרמטרים של טיפול במוקדי סיכון, עם פרמטרים אובייקטיביים, מה שהרלב"ד עשתה, בגלל נתוני החסר ביהודה ושומרון אנחנו נותנים פקטור כך ששני מוקדי סיכון שבפרמטרים האובייקטיביים מקבלים את אותו ניקוד, המוקד ביהודה ושומרון מקבל פקטור עם ניקוד גבוה יותר והוא שם אותו גבוה יותר בעדיפות. לפי איזה שיקול? למה הוא נותן לו פקטור גבוה יותר? בגלל נתוני החסר. תודה. ניסים פרץ, משרד התחבורה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני חושב שאנחנו הלכנו לאיבוד על נתוני החסר, זאת לא הבעיה של איו"ש. אני לעולם לא אגיד שהתקציב שניתן לנושא כבישים מסוכנים, כל עוד נהרגים אנשים בחברה הישראלית,

ולכן אף פעם זה לא מספיק. אין היום עיוות בגלל תאונות פלסטיניות שמגיעות בסוף למוקד סיכון שמוכר. לפני 3 שנים התחלנו לעשות את התיקון הזה ביחד עם חברים שיושבים אתי כאן, ישנה תוכנית מלאה. 29 מוקדי סיכון הסתיימו בעלות של 3 מיליון שקל, 50 מיליון שקל לפניות שמאלה. כרגע מתוכננים, אדוני היושב-ראש, 12 מוקדי סיכון, מוכנים לביצוע 6. צריך לזכור שלפני שנה, אדוני היושב-ראש, ולא קשור לפוליטיקה, בשנתיים האחרונות שקדמה לשנה הזאת, שקל לא היה למוקדי סיכון במדינת ישראל. זו השנה הראשונה שהחזירו לנו 230 מיליון שקל וכך אנחנו מבצעים. תאורה כמעט הארנו את כל איו"ש. אנחנו ממשיכים בכך. צריך לזכור שמהחלטת ממשלה נכון, לפני 4 שנים ישנה השקעה של למעלה מ-800 מיליון שקל באיו"ש. באיו"ש היום, עוקף חווארה, בעלות של 250 מיליון שקל, לב יהודה בעלות של 300 מיליון שקל. 55 תוקצב חלקי, חלקי ב-100 מיליון שקל, אני מקווה מאוד שנתוקצב את מה שלא תוקצבנו בשאר ב-55. מתכננים את 60. יש תוכנית לנתיבי ישראל על כל איו"ש - - - תוכנית יש, השקעות? השקעות אני אומר פה. ניידת בלילה אתה לא מסוגל לתת, אתה מדבר אתי על תוכניות? היום יש לי תוכניות באיו"ש בסדר-גודל - - - אבל מה זה עוזר,

אתה איש אמת. מה זה עוזר אם אין שוטר תנועה על 4.5 מיליון איש בשישי בלילה? מה עוזר כל מה שאתה מספר?

אני מסכים אתך, אנחנו מכירים מאיפה בנו, אני אומר על הדברים שאני אחראי. יש תוכנית, האם היא מספיקה? אני אומר לכם שלא. צריך יותר ויותר - - - תודה. אני יודע מה היכולות שלך, מה עשית ואיך אתה יודע לבצע, אין לנו טענות על ביצוע פרויקטים פיזיים. כשנותנים לך כסף זה קורה. אלחייני, אנחנו מסכמים אז יש לך דקה אחת. איכות החיים של האוכלוסייה הפלסטינית ביהודה ושומרון עלתה לאין-ערוך ב-15 שנה האחרונות. עם העליה באורח החיים שלהם, באיכות החיים שלהם, אפשר לראות שיש עלייה בתנועה, יותר ויותר כלי רכב פלסטיניים עולים על כבישי יהודה ושומרון. הכבישים שלנו לא יכולים להכיל את כמות התנועה שיש ביהודה ושומרון, בכל רחבי יהודה ושומרון, אם זה בכביש 60 או בכביש 90. אני יכול להגיד לך מהשותפות שיש לנו עם המשטרה, הם עושים את המקסימום עם מספר כוח האדם הדל שיש להם. כשציינו פה רק את ההתגייסות של השוטרים שכחו לציין את העובדה שהרבה שוטרים גם עזבו את המשטרה, חלקם גם ביהודה ושומרון, ואנחנו נמצאים בחסר שמביא לידי ביטוי את אי היכולת של האכיפה, גם בימי שישי ולא רק. אדוני היושב-ראש, גם בימי שישי אבל אני לא מדבר רק על ימי שישי. בבקעת הירדן יש ניידת תנועה כמעט כל יום. אתה יודע כמה תאונות דרכים יש כביש 90? קרוב ל-200 בשנה. אני לא מעלה על דעתי מה היה קורה אם לא הייתה אותה ניידת על כביש 90, כמה תאונות דרכים היו. אני חושב שבמדינת ישראל, בתקופה שבה אנחנו מדברים על היכולת שלנו בניתוח ובנתונים, לא יעלה על הדעת שאנחנו בחוסר כזה, שאי אפשר להעביר נתונים כמה תאונות דרכים יש של פלסטינים. אנחנו מדברים כבר שנים על כך שלא מעבירים את הנתונים האלה ולכן יש נתוני חסר. משרד התחבורה, שמדבר על שיקולים מקצועיים, שכח להגיד שחלק מהכספים לכבישים עכשיו זה כספים קואליציוניים, אבל בואו נגיד ביושרה, גם עם תאונת הדרכים הבאה, גם עם ההרוג הבא ביהודה ושומרון, אדוני היושב-ראש, לא יביאו לפה עוד ניידת. אם לא יהיה פה כוח אדם, אם לא יקצו משאבים למשטרה, אם לא תהיה החלטה שהנתונים מועברים, אם לא תהיה החלטה אסטרטגית שלא מפקירים את יהודה ושומרון - - - יש אי ודאות עכשיו אם בכלל חוקים ישראליים שהותאמו ליהודה ושומרון יחולו שם. מה שווה חוק כשאין כלום, אין כוח אכיפה שיעשה אותו? אנחנו אנשים אופטימיים. רק תבין את המורכבות של כל הסיטואציה. אנחנו מחזיקים - - - אני מצטער, משפט סיום כי אנחנו באיחור, היום קצר ויש לנו עוד מלא דיונים. מדובר פה על ניהול נתונים שעל בסיסם יתקבלו החלטות. דבר שני, כוח אדם ומשאבים שצריך להקצות למשטרה כדי שהיא תוכל לתת לנו את איכות החיים שאנחנו רוצים.

ראש המועצה, על המסירות שלך ועל כך שאתה בא ונאבק. בקעת הירדן סובלת מהתעלמות לפעמים ואתה צריך לכתת רגליך פה, לדאוג שהעסק איכשהו יטופל. לא קל לנהל את המציאות הזאת. אני יודע את זה ותודה שאתה אתנו. אני חושב שזה מביש שהשרה עזבה אחרי 5 דקות. בכל ישיבה שקשורה בקטל ביהודה ושומרון אנחנו נמצאים. סיפור של דקה. מעיין אליעזר, ז"ל, בתו של חסדאי אליעזר, ראש המועצה של אלפי מנשה, שגם הוא נפטר, מתה בתאונה על כביש 55. הכביש מאז לא שונה. אני לא רוצה שדבר כזה יקרה גם לבת שלי, חס וחלילה, או לילדים אחרים. נראה שיש תוכניות אבל בסוף מדובר במדיניות. אתה אמרת 4.5 מיליון אבל רק אתה אומר את זה. ברגע שיכירו במספר הזה, יכירו כעניין של מדיניות, באותו רגע הכול יסתדר. 4.5 מיליון. עוזבים את הכול. התקציבים יגיעו כי יש קריטריונים. לכן זה עניין של מדיניות. מדיניות מכוונת, לדלל את המשאבים שם.

אני חושב שפלסטינים שינהיגו בכבישים האלה וגם ישראלים - - - זו טעות של המדינה כי כל עוד אין הסדר מדיני, המינימום זה ביטחון אישי וביטחון כלכלי. כשיש ביטחון אישי וביטחון כלכלי זה תורם לביטחון הכללי.

כביש 55, שיש לו תוכנית, לא מתוקצב במלואו. אז מה עשינו בזה אם הוא לא מתוקצב והם לא עושים אותו? צריך לתקצב אותו היום, מחר, עוד חצי שנה. אנחנו כבר 3 שנים מחכים לתקצוב של הכביש הזה. זה נשמע לי פשוט הזוי ובסוף המוות הבא על כולנו. תודה. יגאל להב, בבקשה. קודם כל, תודה על ההזדמנות. בוא נדבר על עובדות. מנכ"ל ביטחון פנים אמר 800 תקנים לחברה הערבית אבל חצי ממנה גר ביו"ש. לא ראיתי תקן אחד שמגיע לחברה הערבית ביו"ש. יש פי חמישה עד שישה יותר תאונות חזיתיות

יש פי ארבעה עד חמישה יותר תאונות קטלניות ביו"ש, וכל זה כאשר ראש הרלב"ד מדבר אתי על איזשהו תיקון של פקטור. אני אגיד לך מה הפקטור הפקטור הוא 1.4, לא 400% אלא 40%. על איזה פקטור מדברים? אתמול נפגשתי כראש אשכול יו"ש עם החבר'ה של הרלב"ד, אין אשכול יותר מתאים מאשכול יו"ש כדי לטפל בנושא הזה מהבסיס, כי אם הזיהוי של הנתונים הוא זה שמשפיע על בחירת כבישים, כמו שהשרה אמרה, או על תקצוב של השוטרים, כמו שמנכ"ל ביטחון פנים אמר, איך הם יודעים בכלל איך לתקצב כאשר הם נשענים על חוסר באמת? זה לא סוד שפניתי למבקר המדינה בשנת 2000 כי עד 2000 גם שרת התחבורה וגם מי שהיה השר לביטחון פנים הוציאו מכתבים שחייבים לדווח אמת ולא בוצע. אנחנו נמצאים היום ב-2022, בסוף יוני, ועדיין מתקשקשים לנו על נייר שהיה צריך לעבור כדי לתת למישהו מידע. עכשיו אני אגיד לכם סוד קטן. אתמול ב-22:00 ראש המנהל האזרחי ואני מדברים על איך לתת דוחות למי שחונה בצדי הדרכים. המשטרה אומרת: אנחנו לא יכולים לתת דוחות כי אנחנו לא יודעים לשייך רכב לבעל הרכב. בגלל זה אין לך מצלמות מהירות, בגלל זה אין לך דוחות היום למכוניות שאתה מצלם בדשבורד וכאזרח טוב מגיש תלונה במשטרה. מתברר שלא עושים להם כלום. אין למשטרה את היכולת אפילו לזהות של מי הרכב. אני חושב שהבסיס שלנו הוא כל כך גרוע שאנחנו פשוט עוצמים עיניים ומדברים כל הזמן על הדברים האחרים. צריך להסתכל לאמת.

אני רוצה לסכם את הדיון הזה. מצב המשילות הכללי ביהודה ושומרון חמור ולא טוב. נפגעים מכך גם היהודים וגם הפלסטינים כאחד בכל מעגלי החיים: מיעוט פקחים במנהל האזרחי, מיעוט כוח שיטור, וכל שכן המצב המחפיר שבשישי בלילה אין ניידת תנועה ביהודה ושומרון. זה לא יכול להתקיים אפילו דקה אחת נוספת. הדאגה ליציבות ביטחונית מחייבת יציבות כלכלית וביטחון אישי. כשמזניחים גם את הביטחון הכלכלי וגם את הביטחון האישי ביהודה שומרון מגבירים גם את הסכנה למצב הביטחוני. זו חובתה של המדינה לפעול בכל ההיבטים של החיים עצמם ביהודה ושומרון. הוועדה קוראת לשר לביטחון פנים לפעול פעולה מידית ביהודה ושומרון. אחד, להבטיח מספר ניידות בשישי בלילה בכבישים שם לביטחון לתושבים; שניים, לבטל את התלות בחיילים כדי לצאת למשימות שיטור ולבחון את הדבר הזה; שלוש, להקצות גם מהתקציבים הקיימים, עוד לפני תקציב המדינה העתידי, מספר תקנים ליהודה ושומרון. הוצהר פה שכרגע הם לא קיבלו כלום מכ-1,000 תקנים במדינה. גם כמה עשרות ישפרו שם את המצב. אני קורא לו לעשות דיון עומק על שלושת המרכיבים הללו ולהשיב לוועדה בתוך חודש במכתב מה הפעולות שביצע. מה עם העברת הנתונים ללמ"ס? הוועדה קוראת למשטרת ישראל, לרלב"ד ולמשרד התחבורה, לקיים דיון בתוך שבוע, למצוא את הטופס האבוד ותוך שבועיים לשלוח אלינו מכתב איך מידע על תאונות בדרכים ביהודה ושומרון יוזרם כראוי למערכות המידע של הרלב"ד ומשרד התחבורה. מפקד המחוז, אני מבקש את זה ממך, את הישיבה הזאת

משטרה, כל מישהו אחר שאתה צריך, יועצים משפטיים, למ"ס תוך שבוע פגישה, תוך שבועיים מכתב אלינו איך אתם מתאמים את הדבר הזה, בסדר? אנחנו בעיקרון מעבירים את זה. אגף התנועה הוא - - - לא, אני מבקש שאתה תרכז פגישת עבודה עם הגופים שביקשתי. אני סומך על אנשי השטח. הוועדה קוראת למשרד התחבורה לתקצב את הכבישים המסוכנים ואת מוקדי הסיכון באיו"ש מידית על פי הפרמטר האמיתי ולא הנתונים בחסר של תאונות קטלניות ופצועים ביהודה ושומרון. הוועדה קוראת לראש הרלב"ד לסייר ביהודה ושומרון ולהכניס לתוכנית העבודה הכללית שלו במניעת תאונות את יהודה ושומרון לרווחת התושבים היהודים והפלסטינים כאחד. הוועדה קוראת למשרד התחבורה והמשטרה להקים כוח משותף לבחינת סוגיית המשטובות, הורדתן מהכביש והאכיפה בגינן. הוועדה תחליט על דיון המשך בהתאם להתפתחויות אבל יש לכם משימות להשיב לנו בתוך כמה שבועות על מספר נושאים. תודה רבה, אני נועל את הדיון. הישיבה ננעלה בשעה 12:35.